שלום לכולם. הדיון היום הוא על היערכות הרשויות המקומיות ושירותי הכבאות בחברה הערבית לסכנת השריפות בקיץ. זה לא רק בקיץ, כי שריפות יש גם בחורף. לעתים התנהגות לא נאותה של בני אדם גורמת לשריפה, בין אם בטבע ובין אם בבתים, וכאשר לא פועלים בהתאם לכללי הבטיחות משלמים על זה ביוקר. הסוגיה של החברה הערבית יש לה ממד נוסף עד עכשיו, ואני מודע גם לתוכניות וגם להיערכות, המדינה לא מצליחה לסגור פערים בכל הקשור לפריסה, היערכות, נקודות, תחנות וכל הנלווה לדבר הזה בתוך החברה הערבית. אנחנו לא נדבר ונתעמק בסיבות, אין טעם, אבל אני וכל אחד אחר מכירים אותן. יש מציאות בשטח שאומרת שהנושא הזה מחייב פעילות שהיא מתוך גישה אחרת, מתוך תכנון אחר, מתוך מדיניות אחרת, כל יישוב ערבי בהתאם למספר התושבים, קרבה או מרחק מתחנה. בסופו של דבר אנחנו מדברים, תרתי משמע, על חיי אדם. כאשר יש שריפה, יש נזק רב לרכוש, לעתים לטבע, אבל לצערנו גם משלמים בחיי אדם. אנחנו נשמע משירותי הכבאות מה מתכוונים לעשות, ממש בתקופה הקרובה, כדי להתחיל לסגור את הפער הזה במעשים. שמענו הרבה דיבורים, יותר מדיי, אנחנו רוצים לדעת מה רוצים לעשות, כדי שכשאני אבוא לוועדה

שאף אחד לא יחשוב אחרת כדי לעשות דיון המשך, אני לא רוצה שיחזרו על אותה מנטרה שהייתה מאז ומעולם. מה צריך לעשות עכשיו, איפה הבעיה תגידו שרמ"י לא משתפים פעולה בהעברת קרקע, תגידו ראשי רשויות חולמים על משהו אחר, תגידו אין כסף, אנחנו עניים תגידו מה הבעיה כדי שנדע שאנחנו מתחילים מייד משהו חדש בכל הקשור לשירותי הכבאות בחברה הערבית. סבאח אל ח'יר, אדוני היושב-ראש.

יחד איתי נמצאים כאיד וסילביה מהבט"פ. המשפט הראשון שצריך להגיד בהמשך לפתיח שלך, כבוד היושב-ראש, זה שאנחנו אנשי בשורה. אנחנו לא אומרים מה עוד נעשה ומילים יפות, אלא אנחנו אנשי בשורה. אחרי החלטה 550, שהתקבלה לפני כשמונה חודשים, במסגרת "תקאדום", והיינו גם בכנס בכפר קאסם, אנחנו יכולים להצביע על הדברים שנעשו מאז. רק כדי למסגר את האירוע, הדבר המרכזי וציינת את זה גם בפתיח - זה הנושא של בינוי תחנות. תמונת המצב נכון להיום, החברה הערבית לא מקבלת את אותו שירות ב"זמן תגובה לאירועים מבצעיים", כי אין מספיק תחנות. לכן הדבר המרכזי בתוכנית הזאת הייתה בנייה של תחנות שמונה תחנות משנה ועוד ארבע תחנות מתנדבים. בסך הכול 12 תוכניות בחמש שנים. השאלה היא למה צריך חמש שנים. תוכנית חומש אפשר לפרוס בנושאים אחרים, אבל לאו דווקא בבניית תחנות שאינן. תיעדוף אפשר תמיד לעשות בשיטה יותר מושכלת. אתה צודק. חשבתי שתגיד שיש בעיות עם הקצאת קרקע, אבל חומש אנחנו יודעים. אנחנו נדבר על זה.

בכבאות והצלה לישראל, בכל המדינה, בונים שלוש תחנות, שתיים מהן בחברה הערבית בערערה ובעילוט והתחנה השלישית היא בחריש. זהו, אין יותר תחנות חדשות שנבנות.

עוד לפני התוכנית, שתי תחנות לחברה הערבית. מעבר לכך, החסם העיקרי הוא הקצאת הקרקע. לדוגמה, כפר קאסם, שם אנחנו רוצים מאוד לבנות אני יודע שאתה בן המקום ברגע שתהיה לנו הקצאת קרקע, אנחנו נתחיל לבנות. מי לא עושה מספיק כדי שתהיה הקצאת קרקע? אני יועץ נציב כבאות והצלה לחברה הערבית וגם דובר לתקשורת הערבית. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לראשי הציבור הערבי וגם לך, ווליד, באופן אישי, לאחי אוסמה ולכל מי שמלווה אותנו כדי שנגיע לנקודות החשובות בכל המהלך הזה של כבאות. יחד עם זה, אני רוצה להודות לראשי הרשויות שמשתפים פעולה, מסייעים, אם זה בנושא הסברה, בהקמת יחידות מתנדבים וכו'. אנחנו רוצה להתחיל בעבר, בשנים שחלפו. אני חושב שמערך כבאות והצלה נמצא בקפיצת מדרגה משמעותית מאוד בכל מה שקשור לסגירת פערים שקשורים לחברה הערבית. לא ניתן לסגור פערים בלחיצת כפתור, אלא בעשייה כמו שצריך. על כן, ווליד, אני חושב שהתקדמנו הרבה. ליוויתי אותך, אתה ליווית אותי, גם אוסמה היה בחלק מהסיורים שלנו. אני חושב שקידום כל המהלכים היה בכמה מישורים: המישור הראשון, עליו דיבר אילון, הוא בניית תחנות. הגענו לנקודה שבה כרגע נבנות שתי תחנות ואני מאמין שתוך תקופה קצרה הם יתחילו לעבוד וייתנו את המענה הדרוש לכל האזורים שלהם, המישור השני שילוב וגיוס של בני החברה והצעירים כלוחמי אש. אני מסכים איתך שבהתחלה היה גיוס, פלוס-מינוס, של כ-100, אבל היום, אחרי כל המהלכים שביצענו עם הנציב הנוכחי ועוד נבצע, התקדמנו וכמעט הגענו ל-400 עובדים מהחברה הערבית, כולל לוחמי אש. לדעתי זה יותר מ-11% מכלל העובדים של כב"ה. על כן כדאי שנחשוב בשני כיוונים: א', הגיוס התבצע בשלושה מישורים בהתחלה זה היה כללי במכרזים ארציים, ואז כללנו את אחוז המועמדים מהחברה הערבית. בנוסף הלכנו למכרזים ייעודיים לחברה הערבית, כדי שנכניס כמה שיותר. הכנסנו 52 לוחמי אש מהחברה הערבית. נעזוב כרגע את המכרז של הבדואים והאחרים, זה לא קשור לעניין הזה. למה זה לא קשור? הבדואים הם לא ערבים. דבר עליהם בקונספט הכולל של החברה הערבית. אני לא אוהב לעשות את החיתוכים האלה - - - זו הבעיה בתוכניות, שיש תוכנית לדרוזים, תוכנית לבדואים צפון וכו'.

אז אפשר לדבר על ניתוח תוכנית X. אם אתה מדבר על החברה הבדואית, בעיקר בדרום, שם הפערים היו משמעותיים מאוד, אבל האחוז הכי גבוה של הנספים, בעיקר ילדים, הוא מהחברה הבדואית. תוך שלוש-ארבע שנים ירדנו כמעט לאפס וצריך לשאול למה.

בנינו תחנה בחורה, דבר שני, הקמנו יחידות מתנדבים בחורה,

כולל עם רכבים, שנותנים מענה מהיר מאוד, מגיעים למקום לפעמים אפילו לפני הצוותים שלנו, דבר שלישי, עשינו קורס ייעודי רק לחברה הבדואית והעלנו את האחוז, למעשה גייסנו 40-37 בדואים כלוחמי אש. אם מדברים באופן כללי על החברה הערבית, אני חושב שהייתה תזוזה משמעותית. אתה ליווית אותי לשני מקומות ג'סר א-זרקא ופוריידיס ודיברתי איתך על כל מה שהתרחש. מי כמוך יודע כמה אנחנו מנסים להרים את ההסברה בערבית באמצעות התקשורת הערבית ובאמצעות ראשי הרשויות, להם אני מודה מאוד, וכן ראשי הציבור שמנסים ומסייעים. המסקנה מכל הדברים האלה אני אומר לך את זה,

וכולם יודעים שאחוז הנספים בחברה הערבית מ-2014 עד 2017 היה הגבוה ביותר. היום אנחנו בנמוך ביותר. נציב כבאות והצלה הנוכחי הציב יעדים בשני מישורים: יש תוכנית חומש ויש גם את בט"פ. אנחנו מנסים לקדם את התוכנית הזאת. אני רוצה להתמקד בזה. כמובן שכל פעילות בעניין הזה שתשפר, מבורכת. המטרה שלנו אינה לבוא בטענות, אלא לבדוק מה צריך לעשות עכשיו כדי לעשות את זה יותר טוב. לצערנו לא ירדנו לאפס וכל נפש אחת היא עולם ומלואו. אותו הדבר בתחום הפשיעה והאלימות. אני אפתיע אותך, הכול שזור אחד בשני וכאשר אתה משפר בכל התחומים, אתה משפר בכל התחומים לרוחב. אם אתה מציל נפש פה, הצלת עולם ומלואו. אם אתה מציל נפש מפושעים, הצלת עולם ומלואו. על כן הנתונים שמוצגים כאן חשובים ותבורכו על זה שבשנים האחרונות נעשים צעדים כדי לשמור על חיי אדם. אני רוצה להתמקד בקטע של הבינוי. היות שאני מכיר אותו ואני חשוף לתוכנית "תקאדום" ולסעיפים שלה, אפילו ללוח הזמנים שנקבע לכל יישוב ויישוב, לא ממש אהבתי את החלוקה לזמנים של הבינוי באופן ספציפי. למה? כי תיעדוף כספים על חמש שנים אפשר לעשות בהרבה מאוד שיטות, לאו דווקא בקטע של הבינוי, שהוא ההכרח הראשון וממנו להתחיל את כל הצעדים הבאים. אני לא רוצה להכניס אתכם לכל שם של יישוב בנפרד. ליוויתי את כאיד ביותר משני יישובים וגם אוסמה דואג לנושא הזה מזה זמן רב. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שיש בעיה. אני מבקש שתגידו איפה אתם נתקלים בבעיות, כדי להביא את הנושא הזה לביצוע ולא להשאיר אותו תלוי ברצון הטוב של גורם שלא משתף פעולה. שימו את הדברים על השולחן. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. שוכרן ג'זילאן, סבח אל-חי'ר. תודה על הדיון החשוב הזה על שירותי כבאות והצלה בחברה הערבית. "החברה הערבית" כולל הכול, גם החברה הבדואית בדרום, גם בצפון, דרוזים,

אנחנו לא מפרידים. לא ממיינים. אין לנו שיטת הפרד ומשול, לצורך העניין. כולם אותו הדבר חברה ערבית.

אני רוצה לפתוח בתודות לנציב היוצא דדי שמחי שעשה עבודה. אני ואתה ליווינו אותו בהרבה סיורים, בהרבה תוכניות לקידום החברה הערבית. שתי התחנות שנבנות עכשיו ביישוב שלי, עראבה אני מאחל לך שגם בכפר קאסם - - - אני מבסוט עבור עראבה בדיוק כמו שאני מבסוט מכל פרויקט בכפר קאסם. לכן אמרתי שאני מאחל את זה. עבדנו גם על כפר קאסם, על עילוט - - - וגם בעראבה הייתה סוגיה של קרקע ושאלה איך פותרים את זה. ליוויתי גם את זה. נכון, נכון. עכשיו אנחנו לא נותנים כתרים, אלא שעשינו. זה תפקידנו וחובתנו כלפי כל היישובים, המועצות והעיריות. בחורה, בדרום, יש תחנה ממש טובה, עכשיו, סוף-סוף, מקדמים במג'ד אל-כרום נקודה. אדוני היושב-ראש, עכשיו כשאנחנו רואים את השריפות והאסונות, אנחנו צריכים להגיע למצב שבכל יישוב, קטן כגדול, יהיה משהו. איפה שצריך תחנה אז תחנה, היכן שלא נקודה. אם לא תחנה, נקודה, משהו, אופנוע וכו'.

לגבי מג'ד אל-כרום אמרו לנו שכרמיאל קרובה, אבל בגלל הפקקים לפעמים לוקח הרבה זמן להגיע. קרוב-קרוב, רחוק-רחוק. לפעמים לוקח שעה לכבאית בגלל הפקקים. לכן טוב שאנחנו מקדמים את הנושא הזה.

גם בג'סר א-זרקא. שם התקדמו דברים מצד הרשות, אבל לא התקדמו הדברים מצד רשות הכבאות. בדיוק, ולכן אמרתי שגם רשות הכבאות, גם מד"א שם. זה באמת יישוב מוכה וצריך שם את כל השירותים ואת כל שירותי ההצלה האלה. אני מסכים שיש בעיה עם קרקע, עם זמינות של הקרקע, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לקדם את העניינים האלה. תגידו לנו איפה אפשר, איפה יש בעיות ואנחנו נלך ונלחץ ונקדם את הדברים. לגבי יחידות התנדבות אנחנו מקדמים את הערכים של התנדבות והצעירים שלנו מתנדבים גם למד"א וגם לכבאות והצלה. התחלנו מהפכה בתחום הזה, אבל זה צריך להימשך. הייתה תוכנית החומש הראשונה, בה היו חלק מהכספים של עראבה ושל עילוט, יש גם את תוכנית החומש הנוכחית, אבל אנחנו לא צריכים חמש שנים כדי לעשות תחנה. אם אנחנו מתחילים לתכנן עכשיו, אולי נתחיל לבנות בעוד שנה-שנתיים. לכן כבר עכשיו צריך לתכנן, ואם יש חסמים מבחינת הקרקע או התכנון, צריך להסיר את החסמים האלה ולהתקדם. אני אומר מעבר לזה אם לא עושים את זה נכון, גם בחמש השנים האלה לא יעשו תחנות. לפיכך בעקבות הדיון הזה יבואו עוד דיונים, כדי לראות מה נעשה בשטח. התחלתי בתודות ואסיים בתודות. איחולי הצלחה לנציב החדש איל כספי וכמובן לכאיד שמלווה אותנו בכל הסיורים ועושה עבודה נפלאה. תודה לכם כולכם. תודה גם לך, אוסמה. גם אני רוצה להודות לניצב היוצא ולניצב הנכנס ומאחל לכולם הצלחה. זה התפקיד שלנו אנחנו נמצאים בעבודה ציבורית כדי לשרת את האזרחים, כל האזרחים ללא יוצא מהכלל, יהודים וערבים, עם כל השמות שמישהו יודע להכניס לתוך "הערבים" ועם כל השמות שמישהו יודע להכניס לתוך "היהודים". מספיק לומר "כל האזרחים" ואז אנחנו מדברים על כולם. יש לנו רשימת תחנות, אני מכיר אותה, אבל לפני זה אני מבקש לתת לאורלי, ממרכז המידע והמחקר של הכנסת, להתייחס. אני גם רוצה להודות לכם, מרכז המידע והמחקר, על העבודה שעשיתם בעניין הזה ושפורסמה לקראת הדיון הזה. אורלי, בבקשה.

ראש צוות בממ"מ ואת המסמך שהזכרת כתב רמי שוורץ. אני מבקשת רק לשאול, היושב-ראש למעשה כל ההתייחסות פה היא לתוכנית "תקאדום", אבל כל מה שקשור לבינוי תחנות, אם איני טועה, לא מתייחס ליישובים של הבדואים בנגב. השאלה היא אם הפער הזה נסגר כבר או שזה במסגרת תוכנית אחרת? אני רוצה לעשות סדר, כי קיבלתי את המסמך הזה רק מספר דקות לפני שהתחילה הישיבה וכבר מצאתי מספר לא קטן של אי-דיוקים.

אני אשם, כי אני נתתי אישור לפרסם - - - יש אי-דיוקים במסמך של מרכז המחקר.

המסמך מבוסס על דברים שפורסמו, אז אולי הייתה איזושהי בעיה בדיווחים שניתנו לגורמים שונים. יש נציג של רמ"י בדיון? הוא בדרך. אני מקווה שיגיע בזמן. אני אנסה לעשות מעט סדר בדברים. הנושא של הקמת תחנת משנה וגם תחנת מתנדבים בנוי על שלוש רגליים: רגל אחת הבינוי עצמו. החסם העיקרי כאן זה הקצאת הקרקע. במסגרת החלטה 550 דיברנו על שנת 2022 שבה נתחיל בינוי ביישוב אחד. למעשה אמרנו ואנחנו אומרים את זה גם היום שאם יהיו לנו אפילו שלושה יישובים שיקצו לנו קרקע, נתחיל כבר השנה בתכנון. ברגע שיש הקצאת קרקע, אפשר להתחיל.

שלוש תחנות תלויות באופן מוחלט בהסדרת סוגיית הקרקע.

במילים אחרות, תלויות בהחלטת רמ"י לשחרר את הקרקע.

מבחינת היכולות שלנו, תחת הנחה שתהיינה קרקעות מתאימות, נוכל כבר להתחיל בתכנון ולצאת למכרז כבר השנה. מהרגע שמתחילים לבנות לוקח בין שנה לשנה וחצי עד שהתחנה עומדת, הרגל השנייה של הנושא הזה רכבי הכיבוי. מאחר שאנחנו מבינים שזו תוכנית חומש וכבר מתוקצבת, לא חיכינו ליום שייגזר הסרט על מנת לקנות את הרכבים. אם מדברים על שמונה תחנות, שזה שמונה רכבים, אז כבר יצאנו למכרז רכבים. כלומר, כשהתחנה לא משנה אם זה יהיה בעוד שנתיים-שלוש תהיה מוכנה, הרכב כבר יחכה בתחנה. למה עשינו את זה? כי אנחנו יודעים שמהרגע שאתה מזמין רכב זה יכול לקחת שנה וחצי-שנתיים עד שהוא מוכן. לכן החלטנו שאת התקציב הראשון כבר נפנה לרכבים, כי זה משהו ודאי וגם לוקח זמן, הרגל השלישית נושא כוח אדם. התוכנית לא נתנה תקני כוח אדם. אנחנו מבינים שאנחנו, מתוך הכבאות, נצטרך לאייש. למרות שכבאות הצלה לישראל, ובעיקר משרד האוצר, מכירים את הפערים שיש לנו כבר היום ביישובים יהודים וערבים, בכל הארץ, עדיין ברור לנו שיש תיעדוף ושאנחנו צריכים לאייש את אותן תחנות בלוחמים, בעיקר לוחמים מתוך החברה הערבית. לכן כבר במחזור הגיוס האחרון הנציב שם יעד, שהוא יעד של קבלה מתוך המועמדים שהגיעו לוועדה הסופית, מספר מינימום שכל מחוז צריך לקבל. כתוצאה מזה התחילו את הקורס הנוכחי 25 לוחמים. לוחמים אלה אמורים בסוף לאייש את התחנות שייבנו, כמובן שכל אחד לפי אזור המגורים שלו. אנחנו נשמח גם בשיתוף שלכם - אם נעלה עוד מדרגה. כלומר, נקבע שעושים גיוס וקורס ייעודי לחברה הערבית, 150-100 איש. welcome. ככה גם נוכל לתעדף אותם בקבלת האישור לגיוס, כי היום על כל מקום מתחרים לפחות עשרה מועמדים. אם זה יהיה קורס ייעודי, נוכל לתת מענה מדהים ואותם לוחמים שיסיימו את הקורס יאיישו את אותן תחנות שאנחנו מדברים עליהן. יש תקדים לזה, כבר היה קורס ייעודי לחברה הערבית. למה לא הכנסתם את זה לתוכנית? מה מנע? כי מלכתחילה נאמר לנו גם על ידי המשרד לשוויון חברתי וגם על ידי משרד האוצר שלא מוסיפים תקני כוח אדם, אלא זה מתוך הקיים. תקני כוח אדם זה משהו וקורס ייעודי שיכשיר מקצועית אנשים לקראת משימה זה משהו אחר. אפשר להתווכח איך מכשירים תקנים ובאיזה סגנון, אבל להכין אנשים למשימה זה לא ממש קשור. אמרתי, צריך להפריד בין שני הדברים. אנחנו צריכים תוספת תקני אדם כדי שנוכל לאייש - - - אם שומעים אותנו במשרד לשוויון חברתי, אז שיתייחסו.

בזום. מעבר לזה, לגבי תחנות מתנדבים במסגרת התוכנית התחייבנו לארבע תחנות, אחת בכל שנה, החל מ-2023. גם כאן אנחנו נשמח, תחת הקצאת קרקע, לפתוח תחנות מוקדם יותר. מה החסם כאן? בסוף אלה מתנדבים מתוך היישוב. כלומר, אם אין את התשתית של כוח האדם של מתנדבים, לא נוכל לפתוח תחנות. מצד אחר, אם מתקדמים בבינוי ולא הכנו את התשתית הזאת, אז נפתח תחנה בלי שיש כוח אדם מהיישוב. תראה איך זה שזור אחד בשני. כאיד, תתרגל לעבודת הכנסת. תמיד יש הערות ושאלות, זו עבודת הוועדות. מה לעשות, אנחנו עושים בקרה על תפקוד הממשלה על זרועותיה השונות. שום דבר הוא לא אישי. אל תקבל שום הערה כאישית. אין לי טענות. נושא נוסף שחשוב להעלות אותו, שלא דיברנו עליו כל כך, זה הנושא של מפקחי הגנה מאש. אחת הבעיות שיש היא המודעות והיכולת לבצע בקרה. לשם כך שמנו לנו יעד והנציב הנוכחי אף הגדיל את היעד לקבלה של מפקחים במסגרת מכרזים ייעודיים מתוך החברה הערבית. המפקחים האלה, 100% מהזמן, יעברו בתוך היישובים הערבים ויבצעו עבודה של מפקחי הגנה מאש ביישובים עצמם. אנחנו נשמח למועמדים שיגיעו אלינו. כנ"ל גם במשל"טים מרכזי השליטה שלנו, אותו מוקד 102 שהאזרחים מתקשרים אליו. כשאזרח ערבי מתקשר ל-102 ורוצה לדבר בערבית, הוא רוצה שמעבר לקו יהיה מישהו שמדבר בשפה שלו. לכן גם במכרזים לאיוש המשל"טים אנחנו מייעדים מקומות לחברה הערבית. מעבר לזה, במסגרת ההחלטה פירטנו את כל פעולות ההסברה שאנחנו רוצים לעשות בשנים הקרובות. הכיוון הוא ברור. אם אתם בוועדה יכולים לעזור בהקצאות הקרקע, כדי שנוכל לא רק לקיים את התהליך, אלא אפילו להחיש אותו, אנחנו נשמח מאוד. זה ביכולות שלנו, אבל החסם הוא לא משהו שתלוי בכב"ה. אני רוצה להודות לך. אם אתה רוצה גם את פירוט לגבי הרשויות שכרגע יש יש לנו את טייבה,

קאסם, ערערה. אלה נראות בעלות יכולת למימוש מהיר יותר. גם בערערה נגב קיבלנו שטח. כמובן שהזמנו גם את ועד ראשי הרשויות הערביות, אבל אני לא רואה כאן אף נציג. הם אפילו לא נרשמו. ראשי רשויות אחרים נרשמו וכנראה לא הגיעו. יש כאן נציג אחד, מנהל אגף שפ"ע במועצה אזורית נווה מדבר, שידבר בהמשך. נציג רמ"י, בבקשה. אני מתנצל על האיחור. לפני שהגעת הספקנו לדבר ולחפש איפה הבעיה בהתקדמות בבינוי תחנות כיבוי אש בחברה הערבית. הבעיה הבולטת ביותר היא הקצאת קרקע. כלומר, עד שמגיעים לחלקת אדמה ומשחררים אותה מרמ"י לטובת בינוי התחנה, זה תהליך מסובך מאוד. אפשר למנות כמה יישובים שהבעיה על הפרק היא שחרור הקרקע מרמ"י לטובת הרשות, כדי לבנות תחנות. מה הבעיה של רמ"י עם הקמת תחנות כיבוי בחברה הערבית? אתה יודע להסביר את זה? אדוני היושב-ראש, אני לא רואה בעיה. ככול שהקרקע מתוכננת לתחנת כיבוי, החלטת המועצה קובעת שההקצאה היא לדיור הממשלתי בתשלום 36.4% מערך הקרקע. ההקצאה מתבצעת מול הדיור הממשלתי, כלומר שזה אורגן אחר של המדינה. ככול שיש דחיפות להקים את התחנה, יש גם קיצורי דרך. אני אשאל אותך הפוך. אתה מבין שהצרכים של החברה הערבית שונים מהמנטרה הרגילה שאתה רגיל אליה בחברה היהודית? ברור, אני מבין. לא, כי השבת באותו היגיון. יש צורך בשחרור קרקע כדי לבנות. לצורך הדיון הזה,

אני יכול להביא אלף דוגמאות אנחנו חוזרים על אותה בעיה. למה לרמ"י יש בעיה לשחרר קרקע לטובת תחנת כיבוי אש? מישהו יודע לענות על השאלה הזאת? אין בעיה. צריך לבצע עסקה במקרקעין, ועסקה במקרקעין זה תהליך שיכול להימשך. עסקה על חשבון חיי אדם? למה לא קובעים שלושה חודשים כדי להשלים את כל העסקאות האלה? למה צריך למנוע בינוי של תחנת כיבוי אש כי בראש של מישהו יש חישובים של עסקה? זה על פי חוק. אני חייב להקצות את הקרקע או לדיור הממשלתי או לרשות מקומית. אז אנחנו צריכים לשנות את החוק? אני שואל אותך, כי יש לי קצת בורות בעניין הזה. אני מבין ממך שאני צריך להציע הצעת חוק לשינוי הקריטריונים הקיימים להקצאת קרקע בחברה הערבית מרמ"י לטובת הציבור? אני לא אומר שצריך לשנות את הכללים. אני אומר שתגידו מה התחנות שדורשות טיפול מיידי. מי יגיד, הרשות אם כב"ה?

לא תגיד להם מה אתם רוצים מהחיים שלי, שהרשות תפנה?

שירותי הכבאות או הרשות, אחד משניהם, יגידו שזה דחוף מאוד להקים את התחנה. אמרתם? פניתם? בוודאי. אני נמצא עם מנהל אגף עסקאות, כל העסקאות הגדולות עוברות דרכי במטה רשות מקרקעי ישראל. אם אני אקבל פנייה מסודרת, אני אדאג להריץ את העסקאות. לא קיבלת פנייה מסודרת?

אולי המרחבים קיבלו. תכניס אותי לפרטים. איזה עסקה אתה הולך לעשות? כי אתה מדבר במושגים של עסקאות ואני לא מתחבר לזה. למה חיי אדם צריכים להיות קשורים לעסקאות שלך? אולי צריך מנגנון אחר? אולי צריך טיפול אחר? אולי צריך אגף אחר שלא קשור לעסקאות? תסביר לנו מה זה. אדוני, אנחנו מדברים על מקרקעין. כל עסקה, כל פעולה במקרקעין טעונה מסמך. זה על פי החוק. מסמך זה עסקה. זאת העסקה שאנחנו עושים ובסוף נחתם חוזה. אם אתם אומרים שיש צורך דחוף,

אני צריך להקים ארבע תחנות כיבוי אש,

תגידו מה ארבע התחנות ואולי אפשר לומר שחותמים על היתר ובמקביל מריצים את העסקה. כמובן שחותמים בכפוף להתחייבות שהגורם מולו אנחנו עושים את העסקה ישלים את כל התחייבויותיו, לרבות לחתום על חוזה ותשלום בגין העסקה, ובמקביל חותמים על ההיתר. יש דרכים לזרז את הבקשות האלה. ולך יש את כל הנכונות שבעולם למשוך מתחת רגליהם את התירוץ הזה? מה זאת אומרת למשוך לא הבנתי למה אדוני מתכוון. אנחנו טוענים, כולל כב"ה, שמה שמעכב בינוי תחנות כיבוי אש בחברה הערבית זה חוסר שיתוף פעולה של רמ"י. לא משחררים קרקע ולכן מתמהמהים יותר מדיי, כי אריאל הבין, לא הבין, קיבל פנייה, לא קיבל פנייה, ווליד שלח, ווליד לא שלח. אתה אומר שיש לך נכונות לטפל באופן מיידי בכל התחנות שיש על הפרק לבנייה, כדי לסיים את סוגית רמ"י.

ואם יהיה צורך, נביא הצעה להנהלה כדי לפתור. תגידו מה התחנות ונביא הצעה להנהלה, כדי לשחרר לאלתר, ובמקביל מריצים את העסקה כי את העסקה למקרקעין חייבים לעשות, זה על פי חוק. את העסקה נעשה במקביל. היות שרמ"י חיה במדינה שלנו ואנחנו מבינים שהדבר הזה נעשה עד עכשיו באיטיות מקוממת, אתם צריכים להיות מודעים שכל פנייה מהסוג הזה היא פנייה דחופה. מה לא ברור? ברור שבחברה הערבית אין תחנות כיבוי אש כמו שצריך, ברור שאין נקודות, ברור שהסוגיה הזאת קשורה לחיי אדם. למה צריך להתנהל איתה כאילו עסקים כרגיל? אתה אומר שזה הולך להשתנות. אדוני, במקרים האלה אני הכתובת. אני לא יודע מול מי תהיה ההקצאה פה, אבל מול הדיור הממשלתי אני בקשר ישיר. בדרך כלל תחנות כיבוי מוקצות לדיור הממשלתי עבור שירותי כבאות והצלה. אני בקשר ישיר איתם. לא הייתה אליי פנייה מאף גורם שאמר שיש כרגע ארבע תחנות שחייבים לבנות אותן בדחיפות ובוא תאשר. יופי, אתה אומר דברים נפלאים. אני אוהב את זה, אני אוהב לשים דברים על השולחן. אני מודה לך על הבהירות ועל הדברים החדים שלך, אני גם מודה לך על הנכונות לעשות את זה מהר מאוד, כי אתה מבין שזה צורך של חיי אדם. דבר שלישי, אני באמצעות הוועדה פונה לראשי הרשויות וגם לרשות הכבאות להתחיל תהליך מיידי מול אריאל מזוז, כי הוא אמר דברים חדים,

חותכים, שאי אפשר לתת להם הרבה פרשנויות. תתקדמו מולו רשויות, מועצות, רשות הכבאות והוא מוכן לעשות את זה בזריזות ובמהירות, כדי לא לסיים את החמש שנים מבלי שהקמנו אף תחנה, כי אריאל לא קיבל, ווליד לא שלח וכאיד באמצע.

אני אומר שוב, להנהלת רשות מקרקעי ישראל יש סמכות לאשר חתימה על היתר לפני ביצוע עסקה. נקבל את המקרים, נעביר הצעה לאישור הנהלת הרשות ונתקדם במקביל לביצוע העסקה, כי עסקה צריך לבצע על פי חוק, אבל היא לא צריכה למנוע את הקמת התחנות.

ברור שצריך לעשות את הפרוצדורה כמו שצריך. אני מדבר על איך ולמה ומתי. זה כל הסיפור, כי עד עכשיו נדמה שכשזה מגיע לחברה הערבית יא אללה כמה שזה מסובך, אי אפשר לצלוח את זה. הינה, מתברר שקל לצלוח את זה. אנחנו מקבלים פניות שווה בשווה. ככול שאני מקבל פנייה, אני מטפל בה באותה חשיבות. הסיכום של הישיבה יכלול את הדברים שאמרת ואת הפנייה שלי לראשי הרשויות וגם לרשות הכבאות. עכשיו יש לי כתובת. יש לי כתובת להפסיק לתרץ שרמ"י איטיים מדיי, אם רמ"י משחררת או לא משחררת. הוא אמר באופן ברור יקבל את הפנייה מכל הרשויות, מרשות הכבאות והוא יעשה את זה מהר מאוד כדי לאפשר את התחלת הבנייה. דרך אגב, יש לנו הרבה מאוד סיפורים אחרים, אבל זה לא הזמן לדבר עליהם עכשיו. אני יו"ר צבא הגנה על עצים. אני רוצה לומר לכם שכל מה שאריאל מזוז אמר לכם נחמד, אבל רמ"י הקצו את הכספים דרך קרן שטחים פתוחים. הכנתי מצגת ותוכלו להבין איפה הבעיה. ההתחלה נחמדה מאוד, אבל דרך קרן לשטחים פתוחים והדרך שבה זה נעשה, זה לא יקרה כמו שאתם חושבים. אני אוכל להראות את זה במצגת. למה את חושבת? הכנתי מצגת, זה יהיה לך מאוד ברור. לא, תהיה לי בעיה לראות מצגת עכשיו מפאת לחץ זמן. איך את יודעת איפה תוקם כל תחנה ואם הבעיה הזאת יושבת? אני יודעת איפה הבעיה, אני מבקשת להראות את המצגת. את יודעת איפה הבעיה בכללי או ספציפית? אני יודעת איפה הבעיה בכללי ולמה הם יכשילו את המהלך, גם אם יתנו לך את הקרקע. אני אראה את זה במצגת, זה מאוד חשוב. את אומרת שבמקום ההוא יש עצים שהם יודעים שלא - - - לא, זה לא מה שאני אומרת. כדאי לך לראות, זה יעזור להבין איפה הם מכשילים אותנו. עד שיכינו את עניין המצגת, אני רוצה לשמוע את עטוה אלמחדי, מנהל אגף שפ"ע במועצה האזורית נווה מדבר. תפדל, עטוה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני מנהל אגף שפ"ע במועצה האזורית נווה מדבר, מועצה אזורית שאחראית על ארבעה יישובים בדואים בדרום, שלושה יישובים נמצאים על ציר 25 ויישוב אחד שנמצא על ציר 40. מדובר ביישובים אבו קרינאת, ביר הדאג', אבו תלול וקסר א-סיר. אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות בנושא שריפות וכיבוי אש: הסוגיה הראשונה, אני לא יודע אם היא קשורה לתחום של הכבאות, זה כללי מדיי לפי הלמ"ס מספר התושבים במועצה הוא 12,000 תושבים, אבל אנחנו נותנים שירותים ל-52,000 תושבים. אתה מתכוון בפזורה?

שירותים שהמדינה מכירה בהם, למשל הסעת תלמידים משלמים למועצות האזוריות על הסעת תלמידים מהפזורה. אני אומר את זה כדי שיהיה ברור שאתם נותנים את השירותים האלה, כי המדינה רוצה שתעשו את זה. כקבלן משנה. אנחנו נותנים את שירותי חינוך ורווחה כקבלן משנה. המשמעות של שירותי חינוך במקרה הזה זה הנושא של הסעת תלמידים, רווחה אלה שירותים מינימליים. אני בא אליכם היום כשיש שריפה שמשתוללת באחד היישובים אצלנו, באבו קרינאת. השריפה נמצאת בשטח גלילי. מחוץ ליישוב בשטח גלילי=====. האוכלוסייה שנמצאת שם היא אוכלוסיית יעד שלנו - - - שאמורה לקבל את השירותים ממך. בדיוק. אתמול התקשרו אליי מהכבאות, מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הפנים וביקשו סיוע. ראית רכבי כיבוי או שלא היו? אדוני היושב-ראש, אני אתאר את זה, כדי שכולם יבינו. ראיתי שריפה וידעתי שמטפלים בה, אבל שירותי הכבאות לא יכלו להשתלט על השריפה. מדובר בשריפה של פסולת וכדי לכבאות את השריפה הזאת נדרש ציוד כבד,

לנו הייתה לנו אפשרות לעזור, כי מבחינת השטח המוניציפלי זה אינו שטח של המועצה האזורית נווה מדבר, אלא אוכלוסיית יעד של נווה מדבר. אני חושב שעד עכשיו לא הצליחו להשתלט על השריפה. הציפייה של האנשים האלה היא לקבל את השירות הזה מהמועצה האזורית נווה מדבר. מה אתה דורש למעשה? אני דורש שבאחד מהיישובים שלנו תהיה תחנת כיבוי אש וכן שתהיה לנו הקצאה של משאבים. שיהיה ברור, אתה מדבר על ארבעה יישובים מוכרים. כדי שלא יהיה בלבול, עטוה אלמחדי מדבר על הקמת תחנה באחד מארבעת היישובים המוכרים שנותנים שירותים גם ליישובים לא מוכרים. בדיוק. הנושא השני הוא הקצאת משאבים, אם זה כסף או ציוד, כלי צמ"ה, כדי להתמודד עם מקרים כאלה. המענה המהיר ביותר שיכול להיות במקרה של שריפה באחד היישובים אצלנו יכול להיות אחרי יותר מחצי שעה, עד שמגיעה כבאית. סליחה, מאיפה אתם מקבלים שירות? אבו תלול למשל קרובה יותר לבאר שבע ולכן במקרה של שריפה יוצאת כבאית מבאר שבע ולוקח לה 25 דקות. יישוב אחר שהוא בקרבת המועצה הוא דימונה. ואז הוא מקבל שירותי כבאות מדימונה?

אנחנו מקבלים שירותי כבאות מדימונה, מבאר שבע ומרמת נגב. מה עם חורה? אתם קרובים לחורה? לא, אנחנו בציר 25 וציר 40 שנמצא במועצה האזורית רמת נגב. המועצה שלנו עם מאפיינים ייחודיים ואני מבקש להתייחס אליהם כאל מאפיינים ייחודיים. עזרה בהקצאת משאבים והקצאת תקציבים לטיפול בנושאים כאלה אם זה בהחלטת הממשלה האחרונה שהתקבלה ואם זה בהחלטה נקודתית של משרד כזה או אחר תתקבל בברכה. תודה רבה, עטוה אלמחדי, מנהל אגף שפ"ע, המועצה האזורית נווה מדבר. בהמשך לדברים שאמר עטוה, אם אין לכם את כל הנתונים, אז קבלו נתונים על החלטת הממשלה שעברה, 5.2 מיליארד שקל לנגב, שבתוכה יש התייחסות לכל הנושאים שקשורים לפיתוח היישובים הערבים. אם יש שם התייחסות גם להקמת תחנות, איפה ומה, תתייחסו גם לזה. אני מבקש לחזור לאסנת. אני מבקש שתציגי את המצגת בצורה מתומצתת. מתומצת מאוד. תאמין לי, אתה תאריך לאחר שתראה את הדברים. (מוצגת מצגת) אם את מתכוונת למצגת הזאת, זו מצגת ארוכה. היא לא ארוכה, עשרה שקפים. אני יכולה להגיד את זה בשתי מילים, אתה תצטער על זה. ווליד, תאמין לי, אני בצד שלכם. אני מקווה שכולנו בצד אחד. בטרם מגבשים כל תוכנית, אני מבקשת להראות לכם נתונים אחרים. במפה שמוצגת לפניכם אנחנו רואים שתי ערים צמודות. הפער ביניהן מגיע בקיץ לארבע מעלות. בעליון אנחנו רואים את כפר קאסם. זו מפה של אינפרא-אדום ואז העצים הם בצבע אדום. אנחנו רואים את כפר קאסם, אנחנו רואים שהיא צחיחה, היא בוערת מחום, זאת לעומת ראש העין שצמודה אליה. בראש העין יש כפול אנשים מכפר קאסם, יש שם רצף צל ברחובות ובתוך החצרות. ככול שאומרים לנו,

חייבים להבין שהמחקרים מראים שהיכן שחם יש יותר מתח ואלימות, יוקר המחיה יותר גבוה. על כן אמרתי שהכול שזור אחד בתוך השני. אין כזה דבר לנתק סוגיה.

המחקרים מראים שהמתח והאלימות עולים, היכן שיש יותר עצים יש פחות פשיעה, פחות תאונות דרכים. הכול מגובה במחקרים. לכן אנחנו חייבים לנקוט במשנה זהירות בנושא של עצים, בעיקר ברשויות הערביות, אם אנחנו לא רוצים להכשיל אותם. שקף: דוחות חקירת השריפות בדוחות שנתיים מ-2015 מדברים על הגורם האנושי. יש לנו את הכשל החשמלי 26% ויש לנו רשלנות והצתות 37%. כלומר, החלק הגדול הוא הגורם האנושי. אנחנו רואים את זה כך לאורך כל השנים. אם אלה הגורמים שלנו, אז יש הרבה מאוד דרכים להתמודד עם הגורם האנושי.

למה אין גלאי עשן בכל בית? כשל חשמלי 27%. זה מדהים. אני יודעת מי הגורמים שמכשילים את זה. חייב להיות גלאי עשן בכל בית,

בכל מסדרון. זה 27%,

לצורך העניין,

למה רמ"י אשמים?

בהחלטה 1901 לטיפול בשריפות הם הקצו הרבה

ברור. לא ברור, תקשיבי. אין להם כלום נגדך, אפילו אותי הם לא מכירים. הם באים לעשות את העבודה שלהם ואנחנו לא נתנפל עליהם. יש פה נציגים של משרדי ממשלה. רשות המים,

התכוונת לומר להגן על היישובים מפני שריפות שיהיו ביערות ובחורשות. למעשה ליצור קווי חיץ בין היערות לבין היישובים.

שהתפתחה סביב נוף הגליל וירדה לכיוון אכסאל. ראיתי שהעצים נמצאים כמעט בתוך הבתים. באכסאל יש תחנה?

את יודעת, כאסטרטגיה, יש נושאים שהמדינה משאירה אותם עמומים. למה אני מרגיש שהעניין הזה הוא כמו מדיניות הגרעין? יש כאן הרבה עמימות. מה הקריטריונים לפתיחת תחנות כיבוי אש? אני, כאזרח ערבי, רוצה לדעת אם היישוב שלי נופל בתוך הקטגוריה או שאני מקשקש. אני אסביר. הדבר הזה מאוד פשוט, הוא לא

אתה שם לב שאני אומר שם יישוב ולא שם עדה ואילו אתה מתעקש לנקוב בשם העדה. אני רוצה לקדם כל דבר שיכול לעזור לנו לבנות עוד תחנות. רצינו לבנות תחנה בבית ג'אן ובירכא, ובהינתן המשאבים אנחנו נבנה גם

מה

מתכננת לטובת העניין שלנו? עשיתי בדיקה לגבי התוכניות הכוללניות. ראיתי שהתוכניות שמקודמות בשנים האחרונות כוללות התייחסות לדבר הזה

מה אתם יודעים לעזור בסוגיית רמ"י ושחרור קרקעות למתקנים כאלה? אנחנו מבטיחים קודם כול את התשתית התכנונית. רמ"י בסוף צריכה - - - אתם יכולים לצבוע חלקה ולומר

שריפות לא יודעות גבולות ולא יודעות מגזרים ולכן חשוב לנהל את הדיון הזה

נאמרו פה הרבה דברים על עניין היערות והחורשים ואנחנו חברים בצוותים הבין-משרדיים שגם הוקמו בעקבות החלטת ממשלה

זה לא סתם שכבה שנמצאת באתר. יש לי רשימה של כל היישובים הערבים שנדרש לבצע סביבם הגנה מפני שריפות. אם שאלת קודם ספציפית על אכסאל,

זה בא לידי ביטוי גם בהחלטות ממשלה שהיו לגבי אזורי חיץ וגם לפני זה ב-550 ובכל ההחלטות שהיו וכן בתקציב 2022 שעבר. אפשר לעשות רשימה של מה שהיה גם לנושא הזה.

אתה לא הבעיה לקידום הפרויקטים של הבינוי. כסף אתה מעביר בזמן. אני לא מכיר שאני

הם עושים גם את התכנון וגם את הביצוע.

התקנות ואיך זה יתבצע סוכמו כבר בין כל

השלב הבא יהיה הנושא של האחזקה, איך תהיה האחזקה ברשויות

פעם ברבעון אנחנו מכנסים את צוות היישום של הסעיף בהחלטה וכמובן שאם יש צורך לכנס את הצוות יותר, אנחנו עושים את זה

גם תחנות המשנה וגם המתנדבים, כדי לזהות את הדברים שכבר דיברתם עליהם יחד עם רמ"י.

הוא אמר פה דברים ברורים: יפנו אליי. הוא מבין שהנושא הזה ברמת דחיפות גבוהה. הוא אדם מאמין, הוא רוצה להציל

אנשים מתים בגלל שריפות.

ראשי רשויות, אנשי

מבלי לנקוב בשמות, אני יודע שיש יישובים שעמדו בכל הדרישות שהיו צריכים לקיים,

המשיך. כאיד, אני אנהל איתך שיחה על כך

כדי שכולם ישמעו, שכולם יבינו, ולא לכתוב את זה בפינת עיתון שאף אחד בכלל לא עוקב אחריו. צריך לעשות את זה בכלי תקשורת שעוקבים אחריהם. משרד הפנים,

אני מבטיח לכם שאנחנו חוזרים, אנחנו נחזור לעשות דיון ולעקוב אחר ההתקדמות בכל הקשור לכיבוי אש ביישובים הערבים, כי זה פשוט מציל חיי אדם. אני רוצה להודות לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.